צו התכנון והבניה (תיקון מס' 101) (דחיית יום התחילה הנדחה של החוק), התש"ף 2019. מי מציג את הצו? בבקשה. אנחנו כאן בנוגע לצו בסמכות שר האוצר שטעון את אישור הוועדה. הצו הזה עוסק במכוני בקרה. מכוני בקרה הוקמו בתיקון 101 לחוק התכנון כדי לפקח על עבודות בנייה הן בשלב ההיתר והן בשלב הביצוע. בשורה של תיקוני חקיקה נערכה הבחנה בין שני סוגים של בקשות להיתרים בקשה להיתר להקמת בניין מגורים חדש, מונח לזה הגדרה בחוק. לגבי הסוג הזה של הבקשות להיתרים מכוני הבקרה כבר התחילו לפעול. יש תקופת היערכות שמצויה בתיקון 122 לחוק, בגלל תקופת הבחירות התקופה הוארכה בפעם השלישית. אנחנו לא פה בנוגע לסוג הזה של הבקשות להיתרים. כל בקשה להיתר שהיא לא מהסוג הזה,

לכל בקשה להיתר שהיא לא הקמת בניין מגורים חדש כהגדרתו בחוק נקבעה הוראת תחילה בחוק עצמו, שהיא ה-1 בינואר 2020. מה יהיה עם אלה שנתתם להם תמריץ ואתם משלמים להם על כל אישור כזה שהם עושים? מה יהיה עם זה? הדיון כרגע בוועדה היום לא קשור לסוג הבקשות של מכוני הבקרה שכבר התחילו לפעול, אומנם באופן וולונטרי - - - מה יהיה איתם? הדיון פשוט לא קשור לזה, כי מכוח - - - לא,

קודם כול תסביר לנו למה אתם חושבים שצריך לבקש דחייה, ואחר כך נשאלת השאלה של היושב-ראש, למה צריך לדחות? למה צריך דחייה? רק חשוב לי לחדד את אופי הדיון היום, זאת אומרת את מטרת הדיון היום. יש שני סוגי בקשות להיתרים יש בקשה להיתרים למגורים, הקמת בניין מגורים חדש, שבזה מכוני הבקרה כבר עוסקים היום, החוק התחיל. נקבעה תקופת היערכות שעיקרה שזה וולונטרי והמדינה משלמת את האגרות ויש רשת ביטחון,

הסדר שלם, אם אדוני רוצה אפשר לחזור עליו. צריך להסביר שהוא ממשיך. אבל לא זאת מטרת הדיון היום, כי מכוח סעיף 38 לחוק-יסוד הכנסת, תקופת ההיערכות שהיא הוראת שעה, ממשיכה. זה ממשיך להיות וולונטרי עד תום שלושה חודשים מתחילת כהונתה של הכנסת הבאה. לא על זה הגענו לכאן. אפשר לדבר על זה, אבל לא זו מטרת הדיון. אנחנו כאן בנוגע לכל יתר הבקשות להיתרים שעד היום לא הגיעו למכוני בקרה. מה למשל? כל בנייה שהיא לא מגורים. תעשייה, מסחר, ציבורי, כל יתר - - - מלונאות. לא ביקשתי את כל הרשימה, רק דוגמה. כל מה שהוא לא רק מגורים עד 29 - - - מה יהיה עם אלה שוולונטרית הם עשו את זה עד עכשיו ונתתם להם תמריץ? אבל זה ממשיך, אבל זה - - - כל אלה שזה וולונטרי, מה שהיה - - - זה ממשיך. התמריץ הוא אותו דבר. ההסדר הכספי שהיה איתם ממשיך, הוא לא מפסיק. זה נדחה בגלל סעיף 38 בשלושה חודשים, זאת אומרת שביוני זה אמור להיכנס. שלושה חודשים מתום - - - כרגע זה אמור להיכנס ביוני וזה יהיה - - - למה אתם מבקשים את הדחייה? שוב, כל בקשה שהיא לא למגורים בלבד אף אחד לא חולק על זה, אין שום אפשרות שמכוני הבקרה ישתמשו בבקשות האלה בגלל היעדר מפרטים, היעדר אגרות, שיח שעדיין מתקיים מול משרדי הממשלה בנוגע לסמכויות בקרים מורשים. הדברים האלה מתנהלים, אבל הם מתנהלים לאיטם.

בגלל שהמחוקק קבע שמכוני הבקרה יפעלו באופן מדורג, וכיוון שמכוני הבקרה עדיין לא התחילו לפעול באופן - - - כמה זמן מאז שהתחיל העניין הזה? שנים. מכוני הבקרה, כמה זמן מאז שזה עלה לאוויר העולם?

2018 זה וולונטרי. התיקון עצמו עבר - - - לא על זה אני מדבר. הנושא הזה של מכוני בקרה בכלל. התיקון עבר ב-2014. זה עוד מוועדת זיילר. הייתי יושב-ראש ועדת הפנים מתי שהיה הסיפור. נכון. למה הכול הולך לאט בממשלה? אה, אתה לא יודע. אני יכול להשיב, אבל יש פה - - - מה להשיב? אנחנו חברי כנסת, לא נבין. הבנתי. בקיצור, לא הגעתם - - - מה לגבי תוספות בנייה? הם גם חלק מזה? זה רק בניינים חדשים.

זה לא חל על תוספות בנייה. השאלה ששאל עכשיו יושב-ראש הוועדה, ואני אנסה לחדד אותה מכוני הבקרה, שאני מניח שלפחות חלקם נמצאים פה, הוזמנו לדיון הזה כדי לשמוע את דברם השאלה ששאל יושב-ראש הוועדה היא: מכוני הבקרה היו אמורים לטפל עכשיו באלפי בקשות להיתרי בנייה ולהתפרנס מזה מה-1 בינואר 2020. אתם מבקשים לדחות את זה בשנתיים. לגבי אותו פלח שאתם מבקשים לדחות, שלגביו מכוני הבקרה היו אמורים לטפל ולהתפרנס מהם, מה אתם מציעים להם?

גם מכוני הבקרה ידעו שהם לא יתחילו לטפל במסחר ובמלונאות ובתעשייה מה-1 בינואר 2020, בואו לא ניתמם פה כולם. כולם ידעו שזה לא יקרה, אין להם בקרים מורשים, אין להם מפרטים, אז זה לא רעם ביום בהיר שפתאום הם גילו שוואו, הם לא יכולים לאשר מלונאות. יש דברים שהממשלה יודעת לעשות מהר, אז הם כנראה טעו בזה. רגע, הם גם לא מסוגלים לאשר מלונאות. זה לא שהם היו רוצים לקבל עכשיו את הסמכות הזאת, אין להם שום יכולת לעשות את זה. בקיצור, אתם מבקשים דחייה של שנתיים. שמוליק אדמון, אתה מייצג את מכוני הבקרה? אני מניח. מה תפקידך? אני סמנכ"ל חברת האם של מכון הבקרה "גאודע מכון בקרה". בבקשה. בראשית הדברים אני אבקש שיירשם בפרוטוקול שהניסוח בסעיף 5 של הבקשה אומר: "מכוני הבקרה אינם ערוכים לקלוט". זה לא שמכוני הבקרה אינם ערוכים לקלוט, כמו שכבוד היושב-ראש כבר התייחס, הרגולטור לא מיצה את מה שהוא היה אמור לעשות עד עכשיו, וכרגע הוא מודיע לנו למעשה רשמית שהוא לא - - - אני לא יודע להשיב על זה בגלל שאנחנו לא מכירים אתכם, ואת הממשלה אנחנו מכירים. אבל הוא כתב את זה, בשל היעדר תקנות.

הערתך נרשמה בפרוטוקול.

במקרה הזה, כמו שאני אומר, אנחנו ערוכים. מה שקרה בתוך הסידור הזה, מ-2016 למעשה בתוך העסקה הזאת שבה המכונים הם למעשה הזרוע המבצעת של הממשלה והרגולטור לצורך תקן ובקרת בנייה דחו אותנו ל-2017. סוף סוף באפריל 2018 הוחל החוק והוא קצב לעצמו עוד שנתיים לזה. את כל התוכניות העסקיות שאנחנו כגוף עסקי בנינו למעשה לוקחים אותנו עכשיו קדימה, כי מאפריל 2018 זה לא חל, נדחה בגין תיקון 38. מתוך מאות הבקשות הפוטנציאליות עד היום יש סדר גודל של בקושי 20 או 30 כאלה שנוצרו, והעין לא מצפה לעוד. כרגע זה נדחה ליוני 2020 התחולה הראשונית, ועכשיו מדברים על עוד שנתיים למעשה ללא פיקוח של הכנסת על קצב ההתקדמות. אנחנו מבקשים שאם בכל זאת יש כוונה לדחות את זה, אז לקצוב את התקופה לשמונה חודשים או ל-12 חודש, ואז אולי להארכה נוספת אם הרגולטור לא ימצה את עצמו. יעקב. אדוני היושב-ראש, בתור חבר ועדת הפנים שישבנו כאן בזמנו על החוק הזה אחד הדברים שבאמת עוררנו זה בדיוק מה שדובר כרגע, יש פה גם עוול גדול שנעשה לאותן חברות. אבל אין ספק שיש פה סליחה שאני אומר את זה, ידידינו ממשרדי הממשלה, ואנחנו כל הזמן רואים את זה, אמרת את זה גם יש כאן מחדל של הרגולטור, של משרדי הממשלה, של פקידי הממשלה, שמצד אחד בנו, בחברי הכנסת, האיצו בזמנו להעביר את החוק ולא לדחות, וכמה שזה חשוב,

למרות שהיו לנו הרבה תיקונים ודברים - - אני מכיר את זה בעל פה. - - וכשזה מגיע לקטע שבו משרדי הממשלה צריכים אני לא יודע איזה תקנות עוד חסרות, אני לא זוכר שהיו עוד תקנות שצריכות לעבור ועדה. זה כמו שמשרד האוצר עכשיו שולח אליי כל הזמן - - - העברות של עכשיו.

שהולך להיות קטסטרופה בגלל שזה - - - חצי שנה הפקס לא עבד. ואני לא מתכוון לעשות ישיבה יותר היום על העברות, שיביאו את זה בזמן. הם רוצים מאיתנו את מה שהם לא דורשים מעצמם אפילו מילימטר.

אני מקווה שבהעברות לפחות לא ייתקעו דברים - - - הכול יהיה בסדר. אם היושב-ראש אומר שהכול יהיה בסדר בסוף אז אני רגוע. ואם לא יהיה בסדר אז זה בסדר. אבל אני חושב שמשרדי הממשלה, עם כל הכבוד, צריכים לקחת את זה לתשומת ליבם.

אתה בקיא בעניין הזה, אתה מציע לקבל את הבקשה שלהם?

אבל דבר אחד ברור, קודם כול אני מצטרף למה שהוא אמר,

אבל צריך לצמצם את לוחות הזמנים, עם כל הכבוד.

יש בזה גם פיקוח נפש.

מה פירוש? הייתי יושב-ראש ועדת הפנים באסון ורסאי, היה שם פל-קל, והיה שם את כל הדברים האלה. אנחנו לא יודעים בדיוק על מכוני הבקרה. רגע, אדוני היושב-ראש, לא אמרתי לצמצם סתם. אני רק חושב שהשאלה כמה שלייקס לוקחים פה, זאת השאלה. מה זה שנתיים? שנתיים זה נראה לי - - - רגע,

תשמעו, חבר הכנסת אשר, אני רוצה להסביר משהו. בואו נפריד בין הביקורת אם היא במקומה או לא במקומה, אפשר לדבר על זה, על משרדי הממשלה,

ובואו נדבר על פגיעה בציבור. בסוף אתם לא מענישים אותנו, אנחנו לא הציבור שיושב ומבקש את היתרי הבנייה. בסוף מי שייענש זה הציבור שיצטרך להוציא היתר בנייה ויגיע,

וזה יתקע. אין פה דרך לפתור את זה, אין פה קסם. אין תקנות, אין בקרים, אין כלום. השאלה אם בשנתיים או בשנה גם אפשר. חברים, זה לא יקרה בשנה.

אם אתם רוצים תוכנית עסקית ולתת להם באמת ודאות, צריך לשים את האמת על השולחן, זה לא יקרה בשנה. אז למה לא אמרתם את זה אז? אמרנו, הכנסת בחרה לשים את זה ב-1 בינואר 2020. אנחנו אמרנו את זה גם בדיון הקודם. זה לא אנחנו שעשינו את התאריך הזה. אמרנו גם בדיון הקודם, ברור שאנחנו - - - תודה רבה.

אדוני היושב-ראש, אם זה דבר שהם לא יודעים לעמוד בזה אז יהיה בוקה ומבולקה בכל מערכת התכנון. אבל מצד שני אני לא בטוח אם זה לא שלייקס - - - מדיי,

יש עוד מישהו שרוצה להתייחס לזה? בבקשה. אני רק רוצה לומר שמבחינתנו מבחינה משפטית כיוון שלשון החוק זה ששר האוצר רשאי להאריך לתקופה של שנתיים, אנחנו חושבים שבמקרה הזה אין אפשרות לקצר את זה, לא כתוב מעבר למה שנאמר פה - - - הבנתי.

אני במקומכם הייתי מדבר פחות. בסדר, הבנתי, אני מקבל את זה. אני גם אצביע בעד מה שביקשתם, אבל בסדר. יש עוד מישהו? בני צריך להקריא. בבקשה להקריא. "צו התכנון והבניה (תיקון מס' 101) (דחיית יום התחילה הנדחה של החוק), התש"ף 2019 בתוקף סמכותי לפי סעיף 81(ז) לחוק התכנון והבניה (תיקון מס' 101), התשע"ד 2014 (להלן, החוק המתקן), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: דחיית יום התחילה הנדחה 1. יום התחילה הנדחה כאמור בסעיף 81(ו1)(2)(ב)" בני, תצביע על התיקונים רק מהצו שפורסם לציבור. הצו שפורסם לציבור הוא הצו שנשלח במכתב לוועדה. אני לא רואה פה את התיקונים, אז אני מקווה שאני זוכר. "דחיית יום התחילה הנדחה 1. יום התחילה הנדחה כאמור בסעיף בסעיף 81(ו1)(2)(ב) לחוק המתקן, לעניין בקשות להיתרים שאין עניינן "הקמת בניין מגורים חדש" - כהגדרתו בסעיף 81(ו)(1) לחוק המתקן, יידחה בשנתיים נוספות ליום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022). תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום ד' בטבת התש"ף (1.1.2022)." אני לא מסכים לסעיף 2 הזה, כי הם רוצים לבטל את זה רטרואקטיבית.

כאן תוקן יום התחילה. בצו שנשלח לוועדה אתם ביקשתם שיום התחילה יהיה בעצם ביום פרסומו של הצו, שזה בעצם הכלל הרגיל. אי-אפשר לקבוע שזה יהיה ב-1 בינואר והם יפרסמו את זה עוד שבוע. רק אסביר את הסעיף השני. אין לך מה להסביר. אני רוצה שיהיה כתוב - - - ביום פרסומו. שזה יהיה באופן כזה שיפרסמו את זה היום או מחר. נכון, שיפרסמו את זה היום או מחר. אנחנו עושים הכול כדי - - - לא, עושים הכול זה בלי נדר. לא יהיה הסעיף הזה. אנחנו לא נסכים שבעוד שבוע תפרסמו וזה יהיה רטרואקטיבי על החלטה שאנחנו לא שלמים איתה בכלל. זה צריך להיות מפורסם היום או מחר.

אם זה לא מפורסם היום או מחר או מוחרתיים, לא יותר מזה. אנחנו לא סומכים כל כך על הפעילות של הרגולטור. זה לא יכול להיות. אומר היועץ המשפטי, ואני מקבל את זה, לא יכול להיות שתפרסמו את זה בעוד שבוע או שבועיים וזה יהיה רטרואקטיבי. היושב-ראש, זאת לא סמכות של היושבים פה בחדר הזה בסופו של יום. אם זאת הייתה הסמכות שלנו אנחנו תוך חצי שעה היינו מפרסמים. אנחנו יכולים להתחייב בפני היושב-ראש, אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים, לרבות - - - לא מקובל עליי.

לא מקובל. בסדר, תעשו מאמץ, תעזבו דברים אחרים ותפרסמו את זה. הסמכות של מי? משרד המשפטים. משרד המשפטים. אנחנו מאשרים רק את סעיף 1, נכון? כן, את סעיף 1. מה זה סעיף 3? הם לא רוצים אותו, מוותרים עליו.

אני מביא את סעיף 1 להצבעה. צו התכנון והבניה (תיקון מס' 101) (דחיית יום התחילה הנדחה של החוק), התש"ף 2019. מי בעד אישור הצו הזה שיש בו רק סעיף אחד? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד,

הצו אושר, תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

ננעלה בשעה 13:45.